אנחנו מתחילים את הדיון. זה קצב דיוני התקציב וחוק ההסדרים. אנחנו עושים חמישה-שישה דיונים ביום וברציפות. קוד כל, הערכה לאנשי המקצוע שנמצאים כאן כל היום וכל הלילה.